שלום רב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכלכלה. אנחנו ממשיכים בסדרת דיונים בוועדת כלכלה, מרתון דיונים בחוק ההסדרים. יש חוקים שהשלמנו,

יש חוקים שהשלמנו וטרם הצבענו ויש חוקים שאנחנו עדיין דנים בהם,

אנחנו מתחילים עם פרק מתוך רפורמת היבוא: פרק כ"ג (יבוא)